אני ממשיך לנושא הבא: מתווה הסיוע בארנונה לעסקים בעלי מחזור מעל 400 מיליון שקלים ולעסקים חדשים מחודש מרץ 2020. אני לא כל כך מבין - - - אני אסביר לך. אני אתן לך.

אני נותן לך. חצי, לא, את ה-400 מיליון ואני את העסקים החדשים. מדובר באותה החלטה - - - מיקי לוי,

אנחנו דיברנו על עסקים חדשים שנפתחו אחרי מרץ 2020. הכול היה בסדר, היה פה שר האוצר ודיבר על העניין הזה. ישנה אפילו החלטת ממשלה שהצעת המחליטים הזאת נמצאת כאן, ומשום מה זה לא מגיע

אני מבקש מבני גנץ לתת אישור להעביר את החלטת הממשלה. מדובר ב-400 מיליוני שקלים פטור מארנונה לעסקים שנפגעו מעל 60% בהכנסה שלהם, זו הבקשה האישית שלי.

- - הם אומרים לעולם העסקי: "אנחנו בעד".

מרדימים את העולם העסקי.

והעולם העסקי צריך לדעת את זה, והגיע הזמן שתצאו עם זה בכותרות גם החוצה. לא יכול להיות שאנחנו כל הזמן רבים עבורכם והם עוצרים את זה. לא

אין ויכוח בין החברים השונים שצריך לסייע לבעלי העסקים. צריכה לצאת מכאן קריאה שהמשחק ילדים שנקרא ממשלת ישראל,

"שוברים את הכלים" על מה שמעניין אותו, ולכן יש היום 35 נציגויות דיפלומטיות

אין בהן שגרירים. למה לקשור את זה אחד בשני?

מה, אלה שלא יכולים להגיש לא משלמים ארנונה? אלה שנפתחו אחרי ה-1 במרץ, בתוכם המסעדנים ובתי המלון, הם לא משלמים ארנונה?

תודה רבה.

בבקשה.

למה אתה לא פה?

המנכ"לית שלי נמצאת. יש מי שמדי פעם עדיין עושה קצת מילואים. זה מחבר אותי לזה שאני אלוף משנה

חברת הכנסת קרן ברק וחבר הכנסת מיקי לוי דחפו את העניין הזה כדי שנהיה במצב שנקבל סעד מהרשות המחוקקת. אי-אפשר להמשיך בצורה הזו,

תודה רבה.

טלי לאופר, בבקשה. אני רוצה רק לחדד שהארנונה

גם עכשיו אנחנו צפויים, זה אמור להיקבע בחודש הבא, העלאת ארנונה נוספת של שני אחוזים לכלל העסקים,

משהו כמו חצי מיליארד שקלים.

- - - ירידה במחזורים, ברור שאנחנו - - - ממשיכים לדרוש מאיתנו ואם

זה המצב, את הדבר הזה צריך לסדר. אני מאוד אשמח אם

אבל מה הדעה שלהם,

אני לא יודע לתת תשובה לגבי זה.

יעזור. החשב הכללי, אבי זלצמן, פה? לא נמצא. סיוון להבי ממשרד הפנים, בבקשה. שלום לכולם, איני יודע אם אני יכול לתרום לדיון. הדברים הוצגו כפי שהם

כדי שנהיה פרקטיים ולא נהיה אובדי עצות, הזמנת את מנכ"ל משרד ראש הממשלה החליפי? בואו נעלה מישהו בזום מהמשרד של גנץ ונשאל אותו. תנסו, זה לא יהיה היום. בסדר, תנסו להעלות אותו.